אנחנו מתחילים את הדיון שהוא דיון שלישי על הצעת

מ/1457 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות. בשתי מילים - חוק חריש. לפני שאני אתן לתומר